ברוכים הבאים. היום יום שלישי, י"ט בכסלו התשע"ט, 27 בנובמבר 2018. אנחנו מציינים היום את יום הפג בכנסת, יום שמובילה חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, שגם עומדת בראש הפורום ביחד עם נציגי עמותת לה"ב (למען הפגים בישראל), רופאים, אחיות וכל מי שניאונטולוגיה יקרה לליבו. רק אפתח ואגיד שהיום הוא י"ט בכסלו, שהוא יום לדברים טובים. בחב"ד מציינים את חג הגאולה שבו הרבי יצא מן הכלא, ובציונות הדתית מציינים את האזכרה של הרב נריה, שהוא אבי דור הכיפות הסרוגות. אני מקווה שהטוב הזה יבוא לידי ביטוי גם בדיון שלנו. יש לנו שני נושאים שנדון עליהם בשעה הקרובה. ברוכות הבאות. אין לי מושג מי אתן, אבל אתן נראות לי כמו קבוצה, אז ברוכות הבאות. הן מעמותת לה"ב.

אז הזכרתי אתכן רגע לפני שנכנסתן. יש לנו שני נושאים לדיון היום. בחלק הראשון נעסוק במודל התמריצים בפגיות, אותו מודל כוכבים ידוע, ובחלק השני נדבר על ההטמעה של חוזר הפג בקופות החולים. נמצאת אתנו כאן בדיון חברתי גברת אילנה כהן, חברת כנסת לשעבר, יושבת-ראש הסתדרות האחיות. בעיניי זה מצוין. אני חייבת להודות שבדיון הקודם, שבו עסקנו בהקמת בנק חלב אם, לא ישבו אחיות סביב השולחן וזה ציער אותי ברמה האישית. לא מזמינים אותנו. חבל מאוד. אדאג לתיקון של העוול הזה. ברוכים הבאים. היום יום שלישי, י"ט בכסלו התשע"ט, 27 בנובמבר 2018. אנחנו מציינים היום את יום הפג בכנסת, יום שמובילה חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס,